שהגענו שנינו מאותו כנס כרגע והוא עוד הספיק לקיים פגישה לפני כן. אבל,

דיברתי טובה במערכת וטובה בעדך ובעד צוותך.

בוקר טוב לכולם אנחנו מתכבדים לפתוח את הישיבה המיוחדת היום של הוועדה, שזה דיון המשך לדיון לדיוננו שערכנו פה בעבר בנושא ה-Med too, הטרדות מיניות במערכת הבריאות וצעדים למוגנות צוותי הבריאות. מאז הישיבה האחרונה שקיימנו כאן בנושא זה גם לפני חצי שנה וגם בדיוני ועדות והסדרת חקיקה פה בתחום, אז ראינו ואנחנו עדים למקרים נוספים, לעדויות של נשים שנפגעו על ידי רופאים, חלקן מטופלות, חלקן בעצמן רופאות או בעלות תפקיד אחר בתוך המערכת. קיבלנו גם לכאן תלונה אחר תלונה, סיפורים מזעזעים בחלקם, בחלקם באמת בתחושה אישית קשה. לנגד עינינו מתבהרת תמונת מציאות של באמת דפוסי התנהגות ואתיקה מקצועית בחלק מהמקומות שמהם קיבלנו את התלונות, שהם מקולקלים מהיסוד. מדובר במקרים ששנים נשארו בצל בחשש וכרגע יצאו לאור, צריך להודות באמת לגילית, היא נמצאת איתנו כאן בזום, היא תיכף תדבר. גילית היא עיתונאית ידיעות אחרונות שהעלתה את הדברים על כתב בסוף השבוע האחרון ובכלל בכתבותיה האחרונות. יש להודות על האמת שאותן פגיעות מיניות מטופלות ואנשי צוות רפואי. זה תחום שסובל מכשלים רבים כבר שנים ארוכות, החל ממערך הסברה ומידע לקוי, הליך מיצוי דין עם רופא או הפוגע שנמצא הרבה פעמים בסחבת ארוכה. רק לא ממזמן סיימנו כאן בוועדה לקריאה שנייה ושלישית ועבר במליאה, את הרופא שכל הצוות שהיה בהליך החקיקה וגם נמצא כאן, שרישיונו הותלה. הרבה פעמים יש סדרי השתקה בין המוסד הפוגע ומעטפת לקויה למתלוננת ועוד. דווקא גם אני וגם פרופסור נחמן אש הגענו מכנס של אר"מ, ששם באמת תעלה בהמשך ד"ר רות, שבאמת מונתה לנציבת תלונות בתוך הגוף, המקום הזה.

כאן אנחנו לא רק נמצאים כדי להתלונן, אלא כדי לפעול לתיקון. המטרה שלנו באמצעות הדרישה לתיקונים המשפטיים וגם הרגולטורים, הוא ליצור מציאות מתוקנת יותר בחברה שלנו, במקום שבו ערכי החסד והחמלה הם הדגש, הם הנתינה, הם המקום שמוביל המיקרוקוסמוס של כל עם ישראל ביחד. אנחנו שואפים שזה יבוא לידי ביטוי גם במוגנות של הצוותים. מעבר לכך, שמטופלים מפקידים את גורלם בידי צוותים רפואיים ובידי גורם רפואי שמטפל בהם, והרבה פעמים תלויים בהם בצורה מלאה. דווקא מהסיבה הזו, פגיעות מיניות בתוך המערכת הרפואית תוך ניצול אמון מיוחד שקיים בין מטפל למטופל או בין קולגות, הוא חמור פי כמה וכמה. יש לנו מחויבות עליונה ליצירת מרחב בטוח עבור כל אישה ואיש, כל מטופל ומטופלת במערכת הבריאות, וישנן הרבה דרכים שאנחנו יכולים לשפר בהן ולהגביר את צעדי המניעה, גם אם זו הסבר, גם אם אלו הכשרות, ריענון ובאמת הגדילו את זה במשרד הבריאות גם השנה.

הטמעת חוזרי מנכ"ל, וצריך לומר שיצא חוזר מנכ"ל בעקבות הדיון האחרון שלנו. יש טיפול בתלונות בעקבות פגיעה או הטרדה מינית במהלך טיפול רפואי, יצא גם להערות הציבור וטרם פורסם חוזר מנכ"ל של 2022, עכשיו, של מניעה וטיפול בהטרדה ופגיעה מינית בעובדים בתוך מערכת הבריאות. כפי שציינתי, הוועדה התעסקה בזה בצורה ארוכה, גם בחקיקה, גם בחקיקה שקודמה על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין לתיקון פקודת הרופאים.

באמת גם על שולחן הוועדה יושבת החקיקה של חברת הכנסת ענבר בזק, שנמצאת גם על סדר היום וצריכה לבוא איתה הצעת חוק ממשלתית שתסדיר את הטיפול בתלונות וקבלת נתונים מלאים על ממשקי העבודה בין המשרדים, קופות החולים, המרכזים הרפואיים במצב של תלונה. לפני שנתחיל אני רוצה באמת לומר תודה רבה לכל מי שהעלה את זה לסדר היום, לכל מי שהאיר את הנקודה הזו כמגדל אור, לכל האנשים שפנו אלינו לוועדה כאן ובאמת הרבה, צריך לומר, תוך חמלה וחסד. אני רוצה להודות גם באמת לארגונים, ארגוני המגזר השלישי החברתי, שתומכים בכל הפעילות הענפה הזו. פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה לך גם על כל השותפות, על האמון, על זה שאתם מגיעים לתוך ועדות הכנסת ורואים בהן ערך גם בהסדרת הליכי החקיקה שאנחנו מקדמים וגם בחוזרי מנכ"ל שיוצאים על ידי המשרד, אנחנו מעריכים את זה מאוד ותודה רבה על זה. אני רק אגיד משהו משפטי, אני אקריא את זה מסודר, כידוע ישיבות הוועדה מוקלטות ומשודרות, הפרוטוקול וגם שידור הישיבה עתידים להתפרסם באתר הכנסת וגם באינטרנט. בהתאם להוראות סעיף 120(ד) לתקנון הכנסת יש אפשרות לחסות פרטים מזהים של דוברים או דברים שנאמרו, אם הדבר דרוש לשם הגנה לעניינו של קטין או חסר ישע, או אם פרסום הפרוטוקול יגרום נזק כזה או אחר למזומן לוועדה או לאדם אחר.

אנחנו נבקש להודיע בפתח הישיבה כי ככל שיעלה צורך או אנחנו נתבקש, יימחקו מהפרוטוקול של הדיון פרטים מזהים של דוברים או חלקים מסוימים מתוך הפרוטוקול, וגם מי שעולה זה על ידי חתימת טפסים מזהים מאושרים או באנונימיות, אז רק שתדעו. בבקשה, פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות. תודה רבה. באמת בראשית דבריי אני רוצה להודות לך, חברת הכנסת סילמן, שהבאת את הנושא החשוב הזה לדיון פה, כמו הרבה נושאים חשובים אחרים שנדונים פה. כי, באמת השיח בנושא הזה הוא חשוב באותה מידה כמו כל הצעדים האחרים שצריך לנקוט, בהעלאת המודעות בעניין. אני גם מברך בהקשר הזה על התחקיר העיתונאי והכתבות שמעלות את הדברים על סדר היום. כמובן, שזה לא נעים לקרוא את הדברים האלה, אבל הם חשובים וחשוב

בשנה האחרונה עשינו במשרד הבריאות מספר צעדים חשובים במלחמה בהטרדות המיניות, את הזכרת אותן, אבל אני אומר בכנות שיש עוד הרבה דרך לעשות על מנת להשיג את היעד, שאני אומר אותו בצורה ברורה וחדה, למגר את ההטרדות המיניות ממערכת הבריאות. אפילו מקרה אחד

ואנחנו המנהיגים שמובילים את המערכת, במשרד הבריאות, בהנהלות בתי החולים, בקופות החולים ובכל עמדת השפעה אחרת, צריכים להיות נחושים מאוד במלחמה הזו, על מנת שנשיג את היעד הזה. בכוונתנו לנהל מלחמת חורמה בנושא, עם כל המורכבויות שיש ואני אגע גם בזה. אנחנו יודעים שהטרדות מיניות הן לא נחלת מערכת הבריאות בלבד, אבל יש מאפיינים מיוחדים של המערכת הזו שתורמים להתפתחות התופעות. אני באופן אישי עסקתי בכך כאשר כיהנתי כמנהל הרפואי של מכבי שירותי בריאות, כאשר היו מגיעים אליי המקרים שהיה צריך לטפל בהם, ואני עוסק בזה גם היום במשרד הבריאות מזווית הראייה המערכתית, שבחלק מהדברים היא מורכבת. אני רוצה להתייחס לשני היבטים גם הטרדות במהלך טיפול רפואי, כלומר הטרדות של מטופלים וגם הטרדות בין הסגל עצמו. הטרדות של מטופלות ומטופלים על ידי מטפלים צריכות באמת להיות יעד ברור לטיפול נחוש של המערכת כולה. בחוזר שיצא בנובמבר האחרון הדגשנו שלושה דברים מרכזיים גם העיסוק המניעתי, הדרכות, הסברות וכו', זאת על מנת לצמצם את התופעה מראש.

תחקור מהיר שצריך להיות, אנחנו לא מצטיינים בזה, במהירות התחקורים, ואני חושב שזה חלק מהיעד שאנחנו צריכים לשים לעצמנו, כמובן שהוא צריך להיות מקצועי ואמפטי,

דיווח למשרד הבריאות.

השינוי הגדול בכך שאנחנו נקבל את הדיווחים על מקרי ההטרדות ואנחנו צריכים לראות עכשיו מה אנחנו עושים עם הדברים האלה.

ככל שמערבים, דווקא בתחום הזה של הטרדות מטופלים, יש לנו כוח לעשות דברים, ככל שהפנייה היא אצלנו והבירור נעשה בהובלת הממונה על הפניות לענייני מקצועות הבריאות, אז יש לנו כוח גם להמשיך אחרי זה בתהליך המשמעתי. אנחנו כרגולטורים של המערכת, בתחום הזה, יכולים לטפל בצורה יותר אינטנסיבית והדיווח אלינו פה הוא מאוד חשוב. אנחנו הקמנו גוף ביחידת נציב פניות הציבור למקצועות הבריאות שיעסוק בזה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזקים אותו גם בתוכניות העבודה של השנה הבאה. כמובן, גם החוק שהזכרת ביוזמת חברת הכנסת מיכל רוזין, שהיינו שותפים לו, שמשעה מי שהורשע בהטרדה מיד לאחר הרשעה, הוא עוד מהלך מאוד מאוד חשוב.

בפן הזה אלו הדברים האלה. בפן השני, של הטרדות בין עובדי מערכת הבריאות הוא יותר מורכב מבחינתנו כרגולטור, אז הוצאנו את טיוטת החוזר שהזכרת. ישנה הרבה ביקורת על כך שלא הלכנו מספיק רחוק בחוזר הזה, אנחנו נקרא את כל הערות שיגיעו עם הטיוטה ונראה מה אפשר להטמיע.

יש פה כמה אתגרים, אחד הוא מי עושה את הבירור, מי אחראי על הבירור, זה נתון להנהלות הארגונים וגם בתוך המערכת הממשלתית. זה נעשה דרך אגף המשמעת של נציבות שירות המדינה, כלומר אין פה מעורבות של המשרד גם לא כמעסיק בהקשר הזה. זה מייצר לנו אתגר במעקב טיפול האירועים. גם פה, החוזר מחייב דיווח, אבל היכולת שלנו לעשות משהו עם הדיווח הזה, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים להיות בתוך המסגרת המשפטית. אין לנו את הטענה שיש לנו חשש לקבל סמכויות ולעשות דברים, אין לנו שום חשש בנושא הזה, זה רק עניין של להסדיר את הדברים. ישנה עבודה שלנו על כל הנושא של הטיפול במשמעת של מטפלים, ואני מקווה, באמת כמו הרבה מאוד עבודות זה לוקח הרבה זמן, אבל אני מקווה שנוכל לזרז את זה. אין לנו חשש לקבל אחריות על הדברים ולפעול, אבל צריך לראות שזה מוסדר מבחינה משפטית. בין השאר, הממונה על ההטרדות המיניות במשרד הבריאות יזמה פיילוט ייחודי שעשינו, במסגרתו, גם עבודת מחקר על ידי ד"ר זאב לרר ועורכת הדין כרמית קלר חלמיש, בעלת חשיבות גדולה מאוד. הם אפיינו את המאפיינים של ההטרדות המיניות בבתי החולים, המליצו על כיווני פעולה שאנחנו לומדים עכשיו לגבי היישום. בפיילוט הזה הכוונה היא גם לתת יותר סמכויות לבית החולים לטפל במקרים, במדרג היותר נמוך והשאר כנראה ימשיך לעבור לנציבות, לאגף המשמעת. אבל, אני רואה במעורבות הזו של המנהלים גם בבירור וגם בטיפול, חשיבות גדולה מאוד. אני אומר בצורה ברורה שהמפתח שבסוף המפתח הוא שינוי תרבותי, זה לא עניין של לטפל במקרים שקרו, אלא צריך שתהיה אווירה של אסור שזה יקרה ואסור שזה יקרה קלה כחמורה. יש הרבה פעמים שזה התבטאות כזו שאפילו מייחסים לה שהיא נאמרה בהומור וזה אסור, פשוט צריך להתעסק עם זה, זה לא פשוט השינוי התרבותי הזה. המפתח השני הוא אווירה שתאפשר ותעודד תלונות. שוב, אני שמח על ההתעוררות, אני חושב שצריך את התעוררות הזו מלמטה, שפחות יחששו לדבר על הנושא ולהתלונן. אני מסכים שיש פה חסמים מערכתיים שזה לא פשוט למתמחה להתלונן על משהו שנעשה במסגרת המחלקה כאשר עתידה תלוי בזה, אבל אני מקווה שנמצא את הדרכים לשמור על אלה שמתלוננים, יש פה אתגר. המפתח השלישי הוא לטפל בצורה מהירה בחוסר סבלנות במקרים שקורים, וכמו שאמרתי, צריך פה שהמנגנונים הארגוניים יעבדו בצורה כזו שהדברים יעשו בנחישות וגם פה יש לנו מקום להשתפר. אני חושב שזה לא עניין של משרד הבריאות וזהו, יש פה צורך בשיתוף פעולה של כל הארגונים, חשיבות גדולה מאוד למה שהר"י עושה, ואני שמח מאוד על כך שאר"מ מתגייס לעניין, הסתדרות האחיות וכמובן נציבות שירות המדינה וכל הגופים האלה, כולנו צריכים לפעול ביחד על מנת להתמודד עם זה. יש פה הרבה אתגרים, זה לא דבר פשוט להתמודד איתו, אבל המחויבות שלנו מלאה, אנחנו נפעל למיגור התופעה ולא רק במילים, אלא גם במעשים. אני מקווה שנגיע ליעד שהוא אפס הטרדות ולא פחות מכך, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף שיהיה בתוך המערכת שלנו. אני רואה בהטרדות לא רק פגיעה באנשים עצמם שמוטרדים, שזו בוודאי פגיעה קשה מאוד, אלא פגיעה במערכת כולה ובזה אנחנו צריכים לטפל. זהו.

המנכ"ל. אני אשמח שכעת נשמע את חברי הכנסת שהגיעו לכאן, כי יש להם באמת כמה אמירות על הדברים האלה, ולראות כיצד ניתן לעשות יותר. חבר הכנסת אלון טל. תודה רבה, גברתי יושבת הראש. קודם כל, אני מברך על הדיון החשוב הזה. יש לי שלוש הערות קצרות.

אני חושב שראינו בסיפור הזה עד כמה עיתונות חופשית היא חשובה. אני קורא כל יום שישי את 'ידיעות אחרונות', וקראתי לפחות את שני המאמרים הגדולים בסוגיה שלא הכרתי אותה בכלל. אני מניח ומקווה שהאומץ של אותן רופאות וגם צוות סיעוד שקמו והיו מוכנות לדבר, וחלקן אפילו ישירות למצלמות, זה אומץ רב ואני מקווה שזה מעודד אחרות לקום, רק ככה נוכל באמת להתקדם. הדבר השני, אני חושב שכולנו מבינים שהתופעה הזו לא יכולה להיות אתגר פמיניסטי לנשים, זו בעיה לאומית וגם כל המגדרים צריכים לסגור ישיבות ביחד כדי להתמודד איתה. דבר אחרון שאולי הוא הכי חשוב, כבוד המנכ"ל דיבר קצת על השינוי התרבותי ובתור אחד שעלה ארצה בדיוק, אני זוכר שהייתי שומע את השיר שאת אומרת לא למה את מתכוונת,

יש לנו דרך ארוכה מאוד ללכת מהחשיבה הזו, מהמנטליות הזו, ממה שאנחנו מבינים היום ביום של Med too. אני רוצה לומר לך, גברתי יושבת הראש, כפרופסור אורח באוניברסיטת מישיגן, אני באתי וחיכיתי למשכורת שלי והיא לא הגיעה ושאלתי מדוע לא, והם אמרו לא עשית את הקורס,

הייתי חייב לעבור שישה שיעורים של שעה בנושא הטרדה מינית לכל אנשי הסגל. בוודאי שראיתי את זה קצת כמטרד וכו', אבל הבנתי כמה זה חשוב, בטח למודעות שלי, שאני לא חושב שסבלתי מזה, אבל כל מיני ניואנסים כשאתה לא יודע לפחות רמיזות וכו'. לכן, יש דרכים לעשות את זה, אפשר ללמוד מהעולם, אבל לא רק להגיד, אלא באמת לעשות תכנית סדורה על מנת שהתופעה הזו פשוט לא תהיה עוד במדינת ישראל. תודה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה רבה. קודם כל, האמת שאני מברכת על קיום הדיון. אמרת שהתקיים גם אצלך בוועדה. הנושא של הטרדות ופגיעות מיניות נדון באופן כמעט סדיר, מהכנסת העשרים, אצלי בוועדה לקידום מעמד האישה. הנושא הזה של הטרדות ופגיעות מיניות הוא נושא שמקבל נפח די גדול בדיונים אצלי בוועדה. אני חושבת שעברנו כברת דרך מאז. כשאת, כאישה, אומרת 'לא' למה את מתכוונת אנחנו כבר יודעים שכשהיא אומרת 'לא' זה לא, ואנחנו יודעים שיש חוקים שמונעים את זה. אני חייבת להגיד, משרד הבריאות כשל בלטפל בנושא של הטרדות מיניות והתעלם טוטאלית מכל ההתרעות ששלחתי. אני לפחות, אצלי בוועדה, התכתבתי עם השרים, השר הקודם והנוכחי, גם עם אנשי המקצוע וביקשתי, קודם כל, שיש חוק שהוא חל על מערכת הבריאות מתוקף היותה חלק מהמערכת, או של שירות הציבור, במידה והם שייכים לנציבות ואפילו אם מדובר בבתי חולים פרטיים או קופות החולים. אפשר היה לכפות את החוק ואפשר היה ליישם את החוק עם קצת בקרה. חוץ מהצהרות של אוי זה לא צריך לקרות, יש דברים שצריך לעשות על מנת שזה לא יקרה. עצם העובדה שאין אפילו תיעוד של הטרדות ופגיעות מיניות של רופאים, ואנחנו יודעים רופא שמטריד קליינטית שלו או מטופלת שלו, זה רופא שהוא מטרידן והוא לא יבדיל בין קולגה לבין מטופלת, והוא יעשה את זה גם לקולגות שלו.

לא מתעדים, לא מעבירים מידע על רופאים שפוגעים באמון הזה, עוברים על החוק ומטרידים, רופאים פשוט קמים. ברגע שיש תלונה עליהם בקופת חולים מסוימת, הם קמים עם כל המטופלים שלהם ומתקבלים בזרועות פתוחות על ידי קופת חולים אחרת, כי הביאו להם עוד קליינטים. המידע הזה, אין אפילו בנק מידע שלפני שמקבלים איזה שהוא רופא, רופאה או מה שתרצו, צוות רפואי, שילכו ויבדקו אם יש עליו תלונות מקודם או לא. אני בדיוק מקבלת לידיים שלי את ההתכתבויות האחרונות שאני ביקשתי מהשר להתערב בנושא. קודם כל יש את החוק, יש צעדים שצריך לנקוט, קודם כל לבדוק כיצד החוק מיושם, רואים ויודעים שזה לא מיושם. אם המתמחות, הרופאות, אחיות או אחים שמטרידים מינית,

יודעים שיהיה להם גב וגיבוי, הם יבואו יותר, ידברו יותר והם יתלוננו. אבל, אם הם יידעו שדווקא יענישו אותם ויגרמו להם לסבול בתוך מהערכת בגלל שהם דיברו, אז הם יחשבו מאה פעמים. השאלה היא האם המשרד מוכן להצהיר עכשיו שהולכים לבדוק כל מקום שהוא שייך למערכת הבריאות האם הוא מיישם את תנאי החוק, שהם מאוד ברורים, לפרסם את הוראות החוק הממונות, האם הולכים לתת הוראה לאגד את כל התלונות שמתקבלות אצל הממונות ושיהיה בנק מידע מאוד ברור, שכל התלונות הקלות הקשות נרשמות. כי, מי שמתחיל בקל הוא בודק את הגבולות ואחר כך עובר לקשה ביותר.

אני חושבת שיש צעדים שצריך לעשות אותם בצורה הברורה. את האמת, כל העול הזה שזורקים על נציבות שירות המדינה, לא שאני רוצה לעשות להם הקלה, אבל אני חושבת שהגיע הזמן לדאוג שבנציבות יהיה אגף גדול מספיק על מנת לטפל כמו שצריך ועל מנת לעקוב אחרי מה שקורה. השאלה הסופית היא, אני חושבת שהגיע הזמן גם כן לא לחשוב, נכון יש הרבה ועדות בכנסת הזו והרבה ועדות מתייחסות לאותם נושאים, אבל זה לא נותן ואל תשלו את עצמכם. אנחנו לא ניתן לזה להתחיל מחדש כל פעם בוועדה עכשיו כאילו. כאילו עכשיו,

באים לוועדת הבריאות ומתחילים את הכל מחדש, כאילו לא היו ועדות קודמות, כאילו לא הייתה ועדת קידום מעמד האישה, שהצביעה בדיוק מה צריך לתקן. אני באמת חושבת שכדאי מאוד שכולם יבינו שיש רצף דיונים שצריך להתקיים וצריך לעבוד עליו, ולא לתת להם לחשוב שלעבור מוועדה לוועדה זה יקל על המעקב והבקרה של מה שקורה פה.

אני מתנצלת,

כי יש לי דיון על רצח נשים, שזה לא פחות חשוב. אז אני רק אגיד מילה

אני באופן אישי וגם הוועדה שלנו, מאוד מעריכים את העבודה שלך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן בוועדה לקידום מעמד האישה. אני חושבת שאת העלית נושאים מאוד חשובים על סדר היום, וגם אנחנו קראנו את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה שלך, והתייחסנו למכתבים שאת כתבת למשרד הבריאות על מנת באמת לראות מה נעשה בדיונים של ועדות אחרות. מכיוון שבתוך מערכת הבריאות הדבר לאחרונה עלה וביתר שאת והעברנו כאן גם חקיקות בתחום הזה, וזה לא עוד יום ראשון שכינסנו בתחום הזה. כל דבר שאת חושבת, אני מסכימה איתך לגמרי, אנחנו אף פעם לא מתחילים מחדש, אנחנו ממשיכים. הדברים שאת עושה שם הם חשובים ואנחנו ממשיכים אותך וגם דורשים שהדברים שאת הוצאת משם באמת יתממשו ויבואו הלכה למעשה.

אני יכולה לומר שהרבה מהחקיקות כאן נעשו בהסתמך על המון פרוטוקולים והמון ניסיונות שאתם ניסיתם להביא ולמצוא פתרונות. גם הנושא שדיבר עליו של בנק מידע אחד, שנמצא כאן וגם בתוך החקיקה של חברת הכנסת ענבר בזק, על מנת לראות איך באמת לא טועים בתוך המערכת, ואיך לא לוקחים מישהו שבאמת יש לו עבר לא טוב כזה או אחר.

מדובר באנשים שאנחנו נותנים בהם את מירב האמון. אז קודם כל תודה על זה, ואנחנו ביחד בכל דבר שתחשבי לנכון, שנוכל לשתף פעולה. כבר עשינו אי אלו דיונים משותפים לוועדות שלנו ביחד או יום עיון לתוך מערכת הבריאות.

את יודעת שבדברים האלה אין בינינו אף פעם מחלוקות ואני איתך לגמרי ואנחנו נשמח - - - אני בירכתי בהתחלה כמובן. אבל אני לא אברך אם תבוא הצעת חוק שיעבירו את הדיווחים לוועדת הבריאות במקום הוועדה לקידום מעמד האישה, כמו שעשו בוועדות אחרות. אני חושבת שזה האינטרס שלנו לא רק כחברי כנסת וחברות כנסת, אלא גם של הציבור שוועדת קידום מעמד האישה תמשיך לפעול כמו שהיא יודעת לפעול, כמו שהיא פעלה תקופה רבה. אני שמחה לראות שמשתמשים בפרוטוקולים, במכתבים וכו'. אולי זה המחיר של מה שנקרא, הטמעת החשיבה המגדרית, ככה שהמגדר מתחיל לזרום לתוך הוועדות האחרות. ורק שתדעי שאת יודעת שאני הוכחתי את עצמי גם בענייני חקיקה כבר לתוך הוועדה שלך - - - ברור, ברור. וגם בדברים עתידיים תמיד אפשר לבנות ועדה שהיא ועדה משותפת שתעסוק בחקיקה מסוימת. בדברים האלה אנחנו תמיד שמים את הכל בצד ומתרכזים בנושאים הענייניים והמקצועיים ביחד עם הצוות המקצועי של הוועדה,

חברת הכנסת, ענבר. רק עאידה, אני אשמח מילה אחת לפני שאת יוצאת. קודם כל, את יודעת גם כמה אני מעריכה את הוועדה שאת עומדת בראשה, אבל דווקא באירוע הזה של הטרדות מיניות במערכת הבריאות זה לא עניין לנשים,

אומנם הכתבות של העובדות היו נשים, אבל הצעת החוק שאני הגשתי - - - כי למדתי את החומר. אני רוצה להודות למנכ"ל משרד הבריאות שהגעת לכאן. הייתה לך פתיחה מאוד יפה, אבל צר לי להגיד שדיבורים לחוד ומעשים לחוד. יש לי הצעת חוק שעברה בקריאה טרומית ב-8 לדצמבר. אני חייבת לציין בצורה חיובית את שר הבריאות, שאני נפגשתי איתו לפני שהצעת החוק הזו עלתה לוועדת שרים לחקיקה, נפגשתי איתו והוא מאוד בירך עליה. זו הצעת חוק שעוסקת בנושא הטרדות מיניות במערכת הבריאות, קולגות, מטופלים, מטופלות, לא משנה, לתת כלים. בעצם כל הצעה שאני מדברת עליה היא לתת כלים נוספים לוועדת אתיקה שכבר קיימת, על מנת שאפשר יהיה להטיל סנקציות על רופאים, לא רק אחרי הרשעה.

זה יפה שאתה מציין את הצעת החוק של מיכל רוזין, שהיא בעצם אחרי הרשעה, שזה בערך ארבעה מקרים בשנה.

הבעיה היום שיש רופאים בתוך המערכת שכבר חשודים, שכבר נמצאים בהליך פלילי, כולנו יודעים כמה הליך פלילי יכול לערוך, זה יכול לערוך שנים ובזמן הזה הרופאים ממשיכים לפגוש מטופלים ומטופלות ללא כל הגנה. בנוסף, כמו שנאמר פה, מי שמטריד מטופלים גם יטריד קולגות, כי זו צורת התנהלות, מי שהוא סוטה מיני הוא לא בוחל את מי להטריד. אני מאוד מופתעת וכואבת גם לגלות שהצעת החוק הזו כבר חצי שנה לא מקודמת,

השבוע הגיע אליי סרטון שיעל שרר מהלובי למלחמה באלימות מינית, שהיא הגישה לי את הצעת החוק, בכנס איתך, מדברת איתך על הצעת החוק, ואתה אפילו כמנכ"ל המשרד לא מכיר אותה. אני מודה שאני מאוכזבת מאוד, אני מופתעת לרעה, כי באמת הייתה לי תחושה בפגישה שלי עם השר שיש פה הבנה של המשרד עד כמה הנושא הזה חשוב וחיוני לטיפול. נהפוך הוא, המשרד אמר לי שבגלל שהוא כל כך חשוב, אנחנו ניקח אותה ונהפוך אותה להצעת חוק ממשלתית ומאז כלום. אמרו לי אל תחכי להצעת החוק הממשלתית וכל פעם שאני באה ושואלת מה קורה עם זה,

לא מתקדם ויש סדר עדיפות אחר ועכשיו אני מגלה שאתה אפילו לא מכיר את הצעת החוק הזו. אז, קודם כל, הבאתי לפה את הצעת החוק על מנת שתוכל להכיר אותה. אני אשמח להיפגש איתך באופן אישי, לספר עליה ולראות איך מקדמים אותה, כי בעיניי לבוא ולהגיד אנחנו עושים ככל יכולתנו במערכת, כדי למנוע את המקרים האלה כשיש לכם הצעת חוק שהיא כבר מקובלת ומוסכמת על ידי השר וכבר חצי שנה אף אחד לא נוגע ולא מקדם אותה, זה בעיניי מעיד שמישהו כנראה את ההצעה הזו לקבור וחבל. לא, אז אני רוצה לדייק בעניין.

עובדים על הצעת החוק הממשלתית בעניין הזה, לכן לקחו את הדברים ועובדים על זה. זה נכון שזה לוקח זמן והולך לאט. היא גם הצעה יותר רחבה, היא לא עוסקת רק בענייני הטרדות מיניות, היא עוסקת בכל נושא המשמעת במערכת הבריאות ויש חשיבות לעסוק בזה בצורה רחבה, אז זה מתקדם. זה נכון שזה מתקדם לאט מאוד אל מול עומסים שיש לנו על הלשכה המשפטית, אבל נדאג לתעדף את זה.

עשיתי בירור בעניין - - - וגם פה. בסדר גמור, אני שמח גם לקבל ואני אשמח גם להיפגש ולראות - - - חברת הכנסת תקיימי פגישה ביחד עם המנכ"ל והמשנה למנכ"ל או המשנה למנכ"ל שהוא מדהים, ד"ר ספי מנדלוביץ'. אני בטוחה שתהיה לך שם דלת פתוחה - - - אני אשמח מאוד.

אני חייבת לומר, אני לא פונה לשר בכל דבר, יש צוות מקצועי למשרד שעובד. לא משנה מי עומד בראשו, הוא עובד באופן שיטתי, שוטף ותמיד - - - נכון ואני רוצה לציין פה שאומנם אני בקשר עם השר, אבל הצוות המקצועי שלי בקשר עם הצוות המקצועי של משרד הבריאות והחוויה הייתה שקוברים את ההצעה. לא קוברים, ממש לא קוברים. עובדים על ההצעה הממשלתית, בדיוק כמו שאמרת.

זה לוקח את הזמן קצת, צריך לתת לזה רוח גבי שלי - - - טוב, עכשיו חובת ההוכחה עליך.

זה מה שרציתי לומר. אני בטוחה שזה יהיה בסדר, אנחנו כאן עומדים מאחורי זה, אז תודה רבה.

אני רוצה להעלות את גילית שנמצאת איתנו בזום, היא עיתונאית בידיעות אחרונות שחשפה באמת לאחרונה

בתוך הכתבות האחרונות שלה,

שלום גילית. שלום לכולם. אני כתבת התחקירים של מוסף שבעה ימים, ידיעות אחרונות. תודה רבה על ההזמנה. אז, ככה: (קוראת תוכן של עדויות) "מתמחה בכיר שקובע שיבוצים, אמר לי שיעשה הכל על מנת לעזור לי להתקדם. יום אחד הוא שם יד בין הרגליים שלי, דחפתי אותו, צחקתי במבוכה. הוא התעצבן עליי ונצמד. הדפתי אותו ומאז לא נכנסתי לשום ניתוח משמעותי, עזבתי להתמחות אחרת, לא זו שחלמתי לעשות. בחדר הניתוח רופא שנהג להעיר על המראה שלי נצמד אליי מאחור ואמר, בואי אני אעזור לך להחזיק את המטופל. יד שלו מכל צד שלי הידקה אותי למיטה. הרגשתי אותו נצמד אליי, דחפתי אותו וברחתי מהחדר. הוא ואני עדיין עובדים באותו מקום. הייתי בשנה החמישית ללימודים עם פרופסור שהוביל לסיטואציה מאוד לא נוחה. ביום האחרון הוא תפס אותי בכוח ונישק אותי, התרחקתי בהלם. גמגמתי שאני חייבת ללכת, הוצע לי להניח לזה. כשכבר הייתי רופאה מומחית פרופסור אחד העיר לי,

תפתחי את החלוק כדי שכולנו נהנה. בזמן שהייתי בהריון בהתמחות, רופא בכיר הזמין אותי לחדר שלו, נעמד מאחורי ונגע לי בשדיים כשהוא אומר, ממזמן לא נגעתי באישה בהריון. אחר כך ברחתי משם ובכיתי בשירותים. חבר ללימודים אנס אותי במהלך הלימודים, אבא שלו היה בכיר במערכת הרפואית ופחדתי שתלונה תתנקם בי בהמשך,

היום הוא רופא". העדויות שקראתי לפניכם כעת הן רק חלק קטן של העדויות שהגיעו אליי לפני ואחרי פרסום התחקיר "זעקת הרופאות" במוסף שבעה ימים. זה קצה קרחון ענק ומפלצתי. מאז פרסום התחקיר במוסף שבעה ימים בשבוע שעבר, הסכר נפרץ ומעניק ביטחון לעוד ועוד רופאות לחשוף את התקיפות וההטרדות שעברו מבלי לחשוש יותר.

מתוך הבנה שהן לא לבד ושצריך לעשות את זה, כי את המערכת ניתן וצריך לתקן. עשרות נשים שעובדות במערכת הבריאות בארץ, בהן סטודנטיות לרפואה בתחילת דרכן המקצועית, מתמחות ורופאות בכירות מעידות שלא רק שהוטרדו או התקפו מינית על ידי רופאים בכירים, הן גם לא קיבלו מענה וטיפול הולם לפגיעתן לאחר שאזרו אומץ להתלונן. לטענתן, המערכת פשוט לא מפעילה מנגנון אמתי ויעיל למיגור התופעה, מה שגרם לחלקן לעדיף לשתוק עד היום. הרופאות שאזרו אומץ וסיפרו כיצד הוטרדו בסביבת העבודה שלהן הגיעו מכל הארץ, מכל המעמדות ומכל התקופות, אך עיקרן הוטרדו כאשר היו רופאות צעירות בתחילת דרכן, במה שנראה לרופאים שתקפו אותן כטרף קל, בגלל חוסר הניסיון והתלות המקצועיות בבכירים. חשוב לציין,

בניגוד לרוב המדינות במערב, מתמחים עוברים את כל משך ההתמחות תחת אותו מנהל מחלקה וסגניו, והם ורק הם אלה שיקבעו את גורלן המקצועי של הרופאות הצעירות תחתיהן, מה שהופך את הרעיון של מתמחה או סטז'רית להתלונן על הטרדה נגד הבוס שלה, בהיעדר מנגנון שמגן עליה ומעניש את התוקף למשהו שעלול לפגוע אנושות בהמשך הקריירה שלה.

אם רופאה הותקפה במהלך עבודתה היא יכולה לפנות לממונה על הטרדות מיניות בבית החולים, ומכאן ואילך, אם משהיא כבר החליטה להתלונן המערכת תחקור את עצמה. לא סתם המערכת, אלא ממש האנשים שמקורבים הרבה פעמים לפוגעים בעצמם. בואו ניקח לדוגמא מתמחה שבכל רגע אחראית על חיים ומוות של אנשים אחרים, היא מגיעה מתוך הכשרה תיאורטית למצב שבו היא נמצאת עם ארבעים מטופלים, חלקן מונשמים ורק רוצה שהם לא ימותו. היא בכלל לא מתעסקת בהטרדות, היא מוכנה להחליק כל דבר, רק שמישהו מעליה עם ידע וניסיון יגיד לה מה צריך לעשות על מנת שהבן אדם הזה לא ימות עכשיו. כאשר היא מוטרדת במצב כזה, היא לא חושבת אפילו לעשות מזה עניין. "זה נראה לך אידיוטי להתלונן על מישושים והטרדות בזמן שאת מצליחה חיים" ככה אמרה לי אחת הרופאות ששוחחתי עימה.

עם הזמן את יכולה למצוא את עצמך בתוך כלא, בסיטואציה שאת כבר לא יכולה לצאת ממנה. אלה, אותם רופאים בכירים אליהם את כרופאה צעירה נושאת עיניים, ורוצה להיות כמותם, הם אלה שייקבעו את גורלך המקצועי, אם תעשי מחקר, אם יהיו לך יותר או פחות תורניות, אם תצאי הביתה לראות את הילדים. גם אם הוטרדת, את לא יכולה לעזוב את ההתמחות, כי מי ייקח מתמחה שעזבה התמחות באמצע, יש עלייך כתם. מנגד, להישאר במקום הופך לבלתי נסבל, כי את יכולה להפוך לשפחת מין של מישהו ואת גם לא יכולה לדבר על זה עם אף אחד, לא עם המשפחה, לא עם בעלך, כי מה תגידי? איך אפשרת לזה לקרות? איך אפשר להסביר לאנשים שלא עשו התמחות שהיית בסיטואציה שבה הכל היה אפשרי כמו במלחמה. נקודה נוספת שהפתיעה אותי כל פעם מחדש בעבודה על התחקיר הזה, היא רמות הפחד של הרופאות שהסכימו לשתף אותי בעדותן, אם בעילום שם ואם בפנים גלויות, עד שלעיתים היה נדמה שלא מרופאים בכירים וחלוקים לבנים הן מפחדות, אלא מראשי ארגון פשע. הנשים האמיצות האלה שאזרו את האומץ לדבר איתי, עשו את זה על מנת שהבאות בתור לא יעברו את מה שהן עברו, כך שהמטרה היא אחת, מנגנון אמיתי, יעיל ונגיש לכולן, לא עוד מילים יפות,

תודה רבה. קודם כל, אני רוצה להודות לך, כי גם בעקבות התחקיר שלך, באמת של "זעקת הרופאות", הגיעו אלינו לוועדה גם בקשות מצוותים רפואיים לנושא הזה, גם הרבה רופאות ומתמחות. אני חושבת שגם הארגונים שפנו אלינו וסיפרו שהם יצרו קשר בינם לבין עצמם. אני מסכימה איתך שזה הוא קצה קרחון ענק ומפלצתי, וגם הרבה כאלה שניסו, העידו או באו וניסו לקבל איזה שהוא מענה בתוך המערכת, והרגישו שהן לא מקבלות מענה מספק וכאן יש לנו הרבה הרבה עבודה לעשות.

בהמשך אלייך, ואני מודה לך על הארת הנושא הזה באמת, אני רוצה להעלות כאן כמה עדויות של מתלוננות, שנוכל לשמוע אותן ואת המקום האישי שלהן. אנחנו נתחיל באביטל, בבקשה בואי תצטרפי אלינו לשולחן. קודם כל, אביטל, תודה שהגעת ושאת פה ולא בזום. אנחנו מאוד מעריכים את זה, גם את האומץ וגם את

אני קצת מתרגשת. זה ברור שאת מתרגשת. אני רופאה מומחית בשתי התמחויות. עבדתי עשרים ואחת שנה בבתי חולים גדולים וקטנים בפריפריה ובמרכז. עמדתי בבית חולים כסטז'רית, כמתמחה, כרופאה מומחית בכירה וניהלתי יחידה. בשנת 2019 בעודי מנהלת יחידה, לאחר מסכת של הטרדות מיניות והתעמרות על ידי המנהל הישיר שלי, שהלכו והחמיר משלא נעניתי לו, התלוננתי בנציבות המדינה. התלוננתי בנציבות כי היה לי קשה מאוד להתלונן, חסתי על משפחתי ועל משפחתו, אבל כך המליצה לי האחראית על הטרדות בבית החולים. אני זוכרת את עצמי אומרת בקול לחבריי שאני מאמינה במדינת ישראל, שתהיה חקירה והאיש לא יוכל לעבוד יותר במערכת הציבורית, זה כל מה שרציתי. מסתבר שאני מאוד תמימה, מהר מאוד ההרגשה שיש לי מהמדינה

הפכה להיות הזדהות עם האישה באיראן שהושמה בבור ונסקלה. אני בטוחה שיש רבים פה שאומרים שאני מגזימה, אבל הנה אני פה כמעט לבד, רופאה בכירה מתוך מאות תלונות מזעזעות שהן קצה הקרחון.

או בודדות כמוני, הסכמנו להיחשף ולחשוף את פנינו וזהותנו. כולנו רופאות, כולנו אימהות ונשות משפחה ואף אחת מאיתנו לא פושעת. אין האחרות צודקות, כי ברגע שייחשפו עתידן גם הוא במערכת הבריאות, ותחסם בפניהן כל אפשרות לקידום ואפילו למציאת מקום עבודה. זה יהיה ממש לאחר כמו שאני עברתי, הן יושפלו, הן יוכפשו על ידי כל בית החולים ויפוטרו. בכל השנים שעבדתי בבתי החולים, אך בעיקר בשנים האחרונות, ראיתי כיצד בשל הכוח והשררה שאין כדוגמתן בכל המערכת הציבורית, של מנהלי מחלקות, מנהלי בתי חולים, שכמו שציינו פה, בעולם של המתמחים מיום אפס ועד היום האחרון. בנוסף, גם הכפופים להם, רופאים בכירים, אין כדוגמתו בשום מערכת. איבדנו את החמלה, איבדנו את הערכים ואיבדנו את המוסריות וזה לא בגלל כסף, תקנים או אלימות הציבור כלפינו, אלא כי מנהלים בבתי חולים ומנהלי בתי החולים הם כל יכולים, גם כלפי הכפופים להם וגם כלפי המטופלים. המתלוננות הן לא קשר לכישורים או לאישיות יוחתמו. הן יוחתמו כלא מסתדרות במערכת, בעייתיות, הן שמנסות להפסיק את חוסר המוסריות הזו, הן הבעייתיות, הן יימצאו את עצמן בחוץ. אני אתחיל מסוף של הציטוט של מה שנכתב לי על ידי נציבות המדינה כתשובה לתלונה שלי. זו נציבות המדינה, שבעיניי, היא לא נציבות מדינה שמגנה על הרופאות

התשובה שקיבלתי ואני מצטטת "הפרקליטות הסיקה כי אין בחומר ראיות לבסס עבירות משמעת. יחסו של ד"ר X כלפי מרשתך מבטאות יחס חברות וקירבה. לדידה של הפרקליטות והנציבות לא ראוי להגביל יחסי חברות שנוצרים בין עובדת למנהל שלה?". במאי 2019 התלוננתי שהמנהל שלי נהג לקרוא לי לשיחות איתו בחדר סגור, בהן במקביל לכך שליטף את רגלי עם רגלו עד לגובה הירך שלי, נהג לנזוף בי ולדרוש ממני דברים שאינם מתפקידי. בשיא ההטרדות המיניות הוא נכנס באמצע פעולה סטרילית, כאשר המטופל מורדם ואני מכניסה לו מכשיר אל בית החזה. המנהל שלי נכנס והחל ללטף את ידי ולאחוז אותה בחוזקה. רק אחרי שרעדתי והתחננתי שיפסיק, אז הוא הניח לי.

כללו התקשרויות טלפוניות בכל שעות היום והערב ובהן הוא אמר לי שהוא אוהב אותי, אבל אני צריכה לעשות שיהיה לו טוב והוא ישמח להגיע לעבודה. הוא אמר לי שהוא לא מצליח להירדם במחשבות עליי כל הלילה. בעקבות אותו אירוע בחדר הפעולות, מי שראה כי אני לא עושה כרצונות החל לנקוט נגדי בפעולות של היתמרות ואיומים. הוא לקח ממני מלגה מיוחדת שקיבלתי עבור נסיעה לכנס, הוא נישל אותי מכל סמכויות הניהול שניתנו לי כמנהלת יחידה במכרז של המדינה. הוא איים עליי איום וחזור על פיטורין, וכשזה לא עזר הוא נעל את הדלת של החדר שלי עם כל חפציי בתוכם. הוא החליף את המנעול, וכשזה לא עזר, אז הוא גם הניח כיסאות אל מול החדר שלי, על מנת לא לאפשר לי להיכנס לשם

הוא שלח אנשי ביטחון לאיים עליי ואף לנעול אותי בחדר החלופי שניתן לי, לאחר שבית המשפט לעבודה בבאר שבע התערב בנעשה. מאחר שלא הפרקליטות או לא הנציבות הועילו בטובם לשמור עליי.

הפרידו בינינו, המשכתי לעבוד תחת מרותו כמעט חודשיים שלמים. שלא נדבר על הנהלת בית החולים, שמיד כולה התגייסה לעזרת המנהל, ליצור מצב שאני יתחרט, כך אמר לי מנהל בית החולים שלי במפורש, "הייתי רוצה שתתחרטי ושהכל יחזור למצב הקודם". כן, רופאות יקרות, זה רק החלק הקטן ממה שצפוי לכן. מי שעוד חושבת להתלונן, אספר לה על החקירות בנציבות המדינה. את המתלוננת על עוולה שנעשתה לך, צפויה להיחקר כמוני עשר עד שתיים עשרה שעות בכל פעם, הפסקה של חצי שעה לפיפי ואוכל מהר מהר. נחקרתי ככה ארבע פעמים לאחר שהייתי צריכה להגיע מקצה הארץ ארבע שעות נסיעה הלוך ובאמצע הלילה חזור. על מה נחקרתי כל כך בקפידה? על הלבוש שלי שגרם למנהל שלי לגירוי, על שהעלבתי את האחות במחלקה, על שאיחרתי לישיבת בוקר ועל זה שאני שקרנית שממציאה הכל. לא הוא הפוגע נחקר, אלא אני. לפעמים חשבתי שאולי אני עשיתי רע, גנבתי, פגעתי, הטרדתי מינית מישהו ולא אני זו שמתלוננת. אסור היה לי שייכנס איתי מלווה,

עובדת סוציאלית או כל מי שיכול לתמוך בי בשעות של חקירה שאני ממררת בבכי ונשברת לרסיסים על ידי חוקרת משפילה, מקליטה, מצלמת כאחרון העבריינים. גם כאשר נשברתי והתיישבתי על הרצפה בוכה ורועדת, עד שחשבתי שאיבדתי את שפיותי, החקירה נמשכה. "כן, עוד מישהי מהרופאות היקרות רוצה להתלונן? אולי תלכי למשטרה?" אמרו לי, גם במשרד הבריאות זו התשובה שקיבלתי.

אני אמא לארבעה, אני רופאה ואני לא תכננתי שחיי יעברו בחדרי חקירות. ובינתיים, מהצד שני, בתור מנהל שלי שהוא בגלל שכל כך אהב אותי והיה חבר שלי, כמו שטענו בפרקליטות מדינת ישראל, פנה אל כל מנהלי המחלקות, היחידות ומכונים שאני עשויה לפנות אליהם, ותאר כמה אני בעייתית, כמה אני מתלוננת ושלא יעזו, במילים האלה, להעסיק אותי. שום דבר וכלום כאן לא קשור לתקציבים וכספים או לתקנים. בדרך כלל, ברוב המוחלט, אלו מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות הם אלו שהניחו את הבסיס להתנהלות הזו, ברובם גברים, אבל לא רק. הם אלה שמתירים לעשות בכפופים להם כרצונם, גם הטרדות מיניות הן חלק בכל אותה התנהלות. כמובן, אחד תומך בשני, מעלימים ראיות, מעלימים רופאות, מעלימים תיקים של רופאות, כל זה בבתי חולים ציבוריים. איך יכול להיות שרופא בכיר, מנהל מחלקה שאנס רופאה בכירה, כמו שיש פה בעדויות של הרופאות, לא נענש, לא נחקר, יוצא מזה ואפילו מתקדם הלאה? עכשיו מנהל בית חולים או מנהל מחלקה גדולה, כמו שמקרה שלי, הוא רק מתקדם, כאילו קיבל איזה עוד בונוס על ההתנהגות היפה שלו. יש עוד מגזר במדינה הזו שנהנה מכאלה פריווילגיות שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, שיהיו נגדו איזה תלונות שיהיו והוא יכול להמשיך להתקדם, אני לא חושבת. מכובדי אנשי משרד הבריאות, עזבו את ה-MRI, עזבו טלוויזיות במחלקות ועזבו גם תקנים, בואו נטפל במוסר ובערכים, בואו נשבור את מעגל הכוחניות הזו, נשקיע בטיפול פסיכולוגי לצוותים שגם עברו בשנתיים,

תקופה מאוד מאוד קשה עם הקורונה. בואו נשקיע מאמץ בבחירת מנהלים ולא לפי נורמות של צה"ל לפני חמישים שנה, אלא נורמות מודרניות של התאמת אישיות, של אישיות נקיה מכל חרפה של הטרדות מיניות והיתמרות. בואו נעודד נשים וגברים להתלונן על ההטרדות המיניות ולא בנציבות המדינה. זה תפקידכם, אתם המעסיקים שלנו, אתם אלה שאמורים להגן עלינו. תודה. תודה רבה, רבה, אביטל. אני חייבת לומר, שזה קודם כל סיפור קשה ביותר, זה נשמע הזוי. החקירות עצמן היו בנציבות שירות המדינה? כן. נציבות שירות המדינה נמצאים כאן ואנחנו

לשמוע תגובה. אני רוצה לשמוע תגובה לתחושה של

בחקירות בתוך מקום כזה, באופן הזה ובצורה הזו.

אני מכהן כמנהל אגף המשמעת. אני לא מנהל אגף החקירות, זה אגף מקביל וזה גוף שלנו בכל זאת. אני לא אתייחס למקרה הספציפי כמובן. אני מכיר את החקירה ואני מכיר את הטענות של ד"ר אבריאל. התיק הזה נסגר מטעמים של חוסר ראיות וחוסר אפשרות להעמיד לדין. שוב, אני לא ארד לפרטים. הוגש ערר בנושא, נבדק על ידי פרקליטות המדינה שסמכה ידיה על סגירת התיק. מה שצוטט מהמכתב פה זה מכתב מהפרקליטות, אנחנו מעבירים את המכתב הלאה, אבל מה שדובר פה על יחסי החברות וכדומה,

מכתב שלנו, זה מכתב של הפרקליטות. שוב פעם, אני לא אכנס לגופם של דברים, ד"ר אבריאל לא נחקרה, היא מסרה עדות, יש הבדל. אני מבין שמבחינתך, התחושה היא אותו דבר - - - אז אם זו לא חקירה, אז להיפך, במסירת עדות זה בטח ובטח לא אמור להיות ככה.

אני לא רוצה להתחיל לרדת לפרטים מה היה במקרה הספציפי ומה היה בחקירה הספציפית - - - אני רק אומרת, התחושה של אישה - - - היה ניסיון מאוד גדול - - - אני רק רוצה לחדד, כמובן שלא הייתה כוונה שתענה לגופן של טענות - - - כן, ברור שלא. אבל אני רק אעיר שלדוגמא בשנים האחרונות, במשטרה גם, יש איזו שהיא מודעות הולכת וגוברת לאיך גובים גם עדות ממי שטוענת שנפגעה בעבירת מין או הטרדה מינית. האם יש לכם איזה נהלים ספציפיים לגביית עדויות בנושאים האלה?

אנחנו נשמח לקבל מהפרוטוקול של זה. החקירה הזו התקיימה על ידי חוקרת מתמחה בתחום של הטרדות מיניות, שבאה מהמשטרה מהתחום הזה, שהובאה בדיוק לצורך זה מהמשטרה והייתה באגף חקירות באותו זמן והיא ניהלה את החקירה הזו. ואין אפשרות למלווֶה, או מלווָה בזמן חקירה? בזמן מסירת העדות עצמה. - - - של בית החולים יכולה להיות מלווה, בוודאי. אז למה לא היה? זו שאלה תלויה בכל מי שמוסר עדות, אם היא מעוניינת בזה או לא מעוניינת. אני אמרתי שאני מעוניינת. היא אמרה שהיא מעוניינת.

לממונה מותר. נאסר עליי גם הממונה. אנחנו מבקשים רק מהנציבות לקבל את הפרוטוקול של מסירת עדות בנציבות שירות המדינה בנושא של הטרדות מיניות,

על מנת שנוכל לבחון אותו גם לפרסם אותו לציבור, זאת על מנת שתוודא כל אחת ואחד שבהחלט זה נעשה באופן הזה, ובטח שלא יקבלו את התחושה הזו. זו תעודת עניות לנו, למערכת כולה. כאשר בן אדם או מישהי יוצאת מתוך מסירת עדות עם תחושה כזו ובאופי הזה - - - אני מסכים שזאת לא התחושה שצריך לצאת ממנה ממסירת עדות. צריך להגיד שהדברים כתובים גם בתקנון הייעודי של שירות המדינה למניעת הטרדה מינית, שמפורסם כמובן, הוא מופיע גם אתר שלנו באינטרנט וכמובן גם להעביר את זה. אכן, הכותרת היא שירות המדינה, אז זה צריך להיות שירות המדינה.

אנחנו נשמח מאוד לקבל ואנחנו נעשה את הייעוץ גם עם אביטל וביחד עם אנשים נוספים ונסתכל על זה. יש כאן ארגוני מגזר שלישי שכבר התכנסו לתוך הדבר הזה.

אני רוצה להעלות מישהי, שתעלה בעילום שם בזום. בבקשה,

שלום, חברי ועדה מכובדים. אני ל', כיום רופאת נשים בכירה. אני מודה על ההזדמנות שניתנה לנו לספר לכם קצת על החוויה מנקודת מבט ייחודית שלנו כרופאות. אני התחלתי את חווית ההטרדות משלב מאוד מוקדם כבת שירות בבית חולים, ולאחר מכן כסטודנטית לרפואה, סטז'רית וכמתמחה.

יש לנו הרבה סיפורים שהצטברו בכשני עשורים, אבל ננסה לתת מספר דוגמאות קצרות ומייצגות לטווח של הטרדות ופגיעות מיניות שחוויתי. כסטודנטית צעירה היה רופא מרדים כריזמטי במהלך סבב, שהיה תופס לי את הישבן בכל הזדמנות. הוא התקשר אליי יום אחד וביקש שניפגש, ציפיתי שנלך לאכול משהו, אבל במקום זה הוא לקח אותי באוטו ליער חשוך, הוא הכאיב לי ודרש שאביא אותו על סיפוקו. לאחר האירוע לא סיפרתי לאיש מבית החולים, כי הייתי ממש בתחילת הדרך ולא רציתי להרוס את הקשר עם בית החולים, מקום שרציתי להתמחות בו.

שכמו שפעם מקצוע הרפואה נשא עימו יוקרה ויראת כבוד, אז ככה גם אצלנו כרופאות צעירות. אלא, שאנחנו גם רוצות להיות כמוהם כאשר נגדל, והשבר הוא מאוד גדול לאור הפער בין הנראה כלפי חוץ לבין הנעשה בדלתיים סגורות. המשכתי לראות את אותו רופא במשך שנים ואפילו שבוע שעבר. הבעיה במסלול הכשרה מאוד ארוך ומאוד תחרותי, שקשה לשנות גם מקום התמחות לאחר השקעה במקום אחד, מה שהופך אותך לסוג של שבוייה במקום העבודה. כאשר התעמתתי עם אותו מרדים כעבור כמה שנים, הוא טען שלא הופעל כוח פיזי ולכן לא היה שם אונס באמת מבחינתו. סיפור פחות חמור,

אבל מאוד מייצג, שבתור סטודנטית עבדתי על מחקר עם מנהל המחלקה בבית חולים. אותו מנהל חיזר אחריי באגרסיביות, התקשר שוב ושוב בשעות הבוקר המוקדמות או מאוחר בערב, על מנת לשכנע אותי לצאת איתו. פער של כשלושים שנה בינינו, אבל הוא לא הרפה. בסוף ויתרתי על המחקר שהיה יכול לקדם אותי מקצועית, על מנת להפסיק את ההטרדות. כמתמחה בהריון חוויתי מספר אירועים של הטרדה עד תקיפה. רופא בכיר במחלקה שאני מתמחה בו כאשר שמע שאני בהריון לתאומים, אמר לי "אה, אז בעלך דפק אותך חזק, אה?" וזה דיבור שהוא כאילו כלום. במקביל לכך, רופא בכיר אחר הזמין אותי לחדר שלו ונעמד מאחוריי וחפן לי את השדיים, בזמן שאמר כמה הוא מתגעגע למגע עם אישה בהריון. לאחר מכן, רצתי משם לשירותים ובכיתי. אני רוצה להבהיר שיש כאן ספקטרום רחב של מקרים, אך המשותף הוא שאין לאן לפנות מבלי לפגוע במעמדך מול המחלקה שלך או מול בית החולים. אין שום אינטרס לבית החולים לעשות בלגן, אלא עדיף לטשטש. כל עוד מי שמטפל בתלונות הם בעלי אינטרס, לא יהיה פתרון ומקרים דומים לאלו שאני חוויתי ימשיכו לקרות.

תודה רבה. אנחנו כל הזמן שומעים באמת על בעלם אינטרס ועל אותו מקום מעמדי, מה אפשר לעשות בעניין הזה? אולי נציבות שירות המדינה? אולי פרופסור נחמן אש? איזה רעיון אחר יכול לבוא לכאן לידי ביטוי, כאשר באמת נשים מרגישות שהן יכולות להיפגע ולפגוע במעמדן בתוך המערכת ההיררכית, יש לומר, של בית חולים בסופו של דבר ואין להן לאן לפנות. השאלה היא אם יש מציאות כזו שבאמת מיצרים איזו שהיא כתובת שהיא כתובת אחרת, שבודקת את זה בצורה אחרת ומגנה על אותן נשים או גברים, שלמדו ועמלו קשה בתוך המערכות השונות. אז, אני יכול להתייחס. עוד פעם, צריך להפריד בין שירות המדינה, בתי החולים הממשלתיים לבין שאר מערכת הבריאות - - - בסדר. אנחנו נעשה כבר את הגזירה השווה. לא, זו לא גזירה שווה, כי זה בדיוק ההבדל.

בבתי חולים הממשלתיים באמת הבדיקה נעשית על ידי גורם חיצוני, על ידי נציבות שירות המדינה, יש גורם חיצוני שאפשר לפנות אליו.

יש כמובן את הממונה בבתי החולים, ניתן לפנות ישירות אליה וניתן לפנות ישירות אלינו והבדיקה נעשית על ידי גורם חיצוני. בגופים אחרים, אני לא יודע להגיד את הפרוצדורות הפנימיות, אבל בסוף בית החולים הוא המעסיק ולא גורם חיצוני עושה את הבדיקה. אני חייבת לומר, שגם מתחושתה של אביטל, הגורם החיצוני הזה הוא לא בדיוק הגורם החיצוני שהיינו רוצים שיעשה בדיקה. זה לא ממש חיצוני, אם אתה נציב שירות המדינה, אז אתה לא גורם חיצוני לתוך המערכת שהיא המדינה.

מהבחינה הזו שאני לא חלק ממערכת הבריאות. אני לא משפיע על עתידה של אותה רופאה, לא יכול לקבוע מה יעלה בגורלה - - - כן, אבל אני מתנצלת שזה קצת - - - זה סוג של בריחה. אם מישהו רוצה להקים גורם חיצוני שיחקור את כל הדברים האלה מחוץ לכל המערכת, בסדר גמור, זה לא בסמכות שלי.

אני חלק מנציבות שירות המדינה, אבל אנחנו מטפלים בכל שירות המדינה. מבחינתי, אני מטפל גם במשרד הבריאות אבל גם במשרד החינוך - - - יש לך אחר כך נתונים להגיד לנו כמה באמת פנו אליכם וכמה תיקים נפתחו בעקבות זה? כמה תלונות נסגרו? יש נתונים. אוקיי, אז אנחנו נשמח. שוב, אנחנו

מצד המעסיק כמעסיק ציבורי, לא מצד המערכת הרפואית. אלו שתי נקודות מבט שונות, בסדר?

אפילו אם אנחנו מפטרים עובד או משעים עובד, הוא לא מושעה מלהיות רופא, הוא לא מפוטר מלהיות רופא. כן, את זה הבנו. אני חושב שאתה צריך להבדיל בין מי חוקר, מי מברר. מה שאני מקבל את הרושם מהעדויות, גם של אביטל וגם של ל., זו לא הבעיה הזו, הבעיה היא שבסוף אתה בתוך מחלקה, יש לך את הבוסים שלך וברגע שהתלוננת, נוצרת מערכת יחסים מאוד מאוד בעייתית והן לא מוגנות.

צריך לחשוב על זה, אני לא יודע להגיד פה מה הם הפתרונות האפשריים. זה מאוד מורכב, בטח בזמן תהליך הבירור ועד שלא מגיעים למסקנות זה מורכב מאוד, גם אחרי זה זה מורכב היום במערכת, אבל צריך לחשוב על מה שאפשר. אני לא יודע מה לומר על מה אפשר, אבל אני פתוח לרעיונות, זה לא פשוט.

בוא נשמע רגע, ד"ר אורנה בלונדהיים, יושבת הראש מ- Me Too Med שאולי באמת יכול להביא לנו מהניסיון שלה גם בתור מנהלת בית חולים לשעבר שבקרוב יהיה דיון בנושא הזה פה בוועדה. את יכולה להישאר אחרי הדיון הזה. באמת קצת תאירי את עינינו בנושא הזה.

אז תודה על עצם קיום הדיון ותודה על המחויבות האישית שלך וזה שאתה בא לכאן, ונפגשנו גם בכנס במושב שיוחד לנושא הזה. אז, באמת בסקר שערכנו ב-Me Too Med, כל סטז'רית שנייה עוברת הטרדה או פגיעה מינית, כל מתמחה שלישית עוברת הטרדה או פגיעה מינית. זאת אומרת, ברור שכל מה שנעשה עד היום זה נורא, כי המספרים הם נוראיים. הסיפורים הם מזעזעים, אבל המספרים מזעזעים לא פחות. לכן, ברור שצריך לעשות שינוי, והשינוי האמתי חייב להיות במישורים של מניעה, של שינוי תרבות ארגונית, אני מסכימה לגמרי, זה תחום אחד. כלומר, כל הנושא של טיפול בתלונות ומדרג ענישה. אנחנו חייבים שיהיה לנו מדרג ענישה שקוף, אחיד למקרים שהם לא עומדים ברף הפלילי, כי מרבית המקרים לא עומדים ברף הפלילי. הם מזעזעים, אבל הם לא עומדים ברף הפלילי והם לא גורמים לזה שרופא בהכרח יילך לבית סוהר או יאבד את רישיונו. אני מסכימה לגמרי שרופא שמטריד, לכאורה או לא לכאורה, זה לא חשוב אם הוא הטריד מטופלת או הטריד קולגה. בסקר שערכנו על רופאים ורופאות, כי יש גם רופאים שעברו הטרדה מינית, שלושה עשר אחוז מהמשיבים לסקר עברו הטרדה מינית, גברים, סטודנטים, סטז'רים,

זה כמעט כמו בסטטיסטיקה העולמית של כל גבר שביעי. שמונים אחוז לא הגישו תלונה, כי הם פחדו שלא יהיה להם גיבוי, הם פחדו של יאמינו להם, שהמערכת תאמין למנהל או לקולגה. מרבית המטרידים היו קולגות בכירים יותר ומנהלים, אין להם אמון. חלקם גם שמעו סיפורים מזעזעים של אלה שכן העזו להתלונן. זה משהו שחייבים לשנות. אני מברכת על הרצון להוציא נוהל, אבל אני חושבת שבשביל שנוהל יתחיל את השינוי, חסרים בו כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים.

כמו שחברת הכנסת אמרה, רישום מרכזי של כל מי שהוגשה נגדו תלונה וגם תוצאות של הבירור. בעצם בנק מידע. וברישום המרכזי הזה, שהוא יכול להיות במשרד הבריאות, הוא יכול להיות בגוף חיצוני, אבל ברישום המרכזי הזה יתחייבו לבדוק כל פעם שקולטים עובד למערכת הבריאות, כמו שבודקים מי שמטפל בחסרי ישע ובילדים במשטרה, יצטרכו לבדוק שאין לבן אדם שבא לעבוד במערכת ולטפל במטופלים או לעבוד עם אנשי צוות - - - גם אני רוצה לומר, האם יש לנו את אותו מידע במערכת,

כלומר במידה ויש מידע במערכת כזו, על אותו רופא שמתקבלות כלפיו הרבה תלונות שונות.

זה כנראה אולי מטריד סדרתי בתוך המערכת שאנחנו לא מכירים. יש לכם נתונים אודות הדבר הזה? אין כיום רישום כזה. אין. כי אין היום רישום מרכזי כזה, אז לכן אין. אחד הדברים שחייבים למנוע את הקלות שבה, אני קוראת לזה דלתות מסתובבות - - - כן, זה יכול להיות אחד שמייצר פגיעה חמורה מאוד בתוך המערכת. לא, אני אגיד ראשית מה אני מתכוונת. רופא שהוגשה נגדו תלונה והוא מרגיש שהקרקע בוערת מתחת לרגליים שלו, מאוד קל לו להגיד שלום, להתפטר ולעבור למוסד אחר. או מנהל בית חולים בכיר מאוד, שיודע שבבית החולים שלו יש גניקולוג שמטריד, וכל מה שהוא מוצא נחוץ לעשות הוא לשחרר אותו מבית החולים. זה ברור שהרופא הזה יעבור לעבוד בבית חולים אחר וימשיך להטריד במקום אחר ועוד נשים תפגענה.

אני אומרת נשים, כי רוב המוטרדים הן מוטרדות.

אין ברירה, צריך רישום מרכזי, צריך למנוע דלתות מסתובבות.

אני חושבת שעל מנת לעשות איזה שהוא שינוי ולתת ביטחון למתלוננים והמתלוננות צריך להיות צוות. צריך להיות צוות שהוא יהיה בכיר יותר מהממונות שיש היום, צריך שאולי תעמוד בראש צוות כזה רופאה מאוד בכירה, כמו שיש באוניברסיטה, שהנציבה היא פרופסור. זה אחרת, אולי זה מייצר יותר ביטחון לבוא להתלונן. כמובן, צוות כזה צריך להיות עם גם אנשי צוות מסקטורים אחרים ויכול להיות שצריך להיות נציג ציבור או משפטן שיעמוד בצוות כזה. צריך לעשות איזה שהוא שינוי כי יותר אבל אותו דבר, לא יעשה לנו את השינוי שאנחנו רוצים.

לגבי מדרג ענישה, כמו שאמרתי, יש מקומות בעולם שיש מדרג ענישה מאוד ברור. לפי החוק יש שבעה סעיפים של מה היא הטרדה ופגיעה מינית, לכל אחד מהם צריך להיות מדרג ענישה וצוות כזה שיטפל בזה. צריך לבדוק, צריך להיות ברור שיש לוחות זמנים של בדיקה, לא יכול להיות שבדיקה תיקח שנה וחצי, שזה מה שלפעמים קורה. שיהיה לו מדרג ענישה שאפשר גם לקיים אותו במוסדות השונים ולא לחכות לאיזה שהוא גוף מרכזי שיעניש. אני גם מציעה למשרד הבריאות להכניס את הנושא הזה לבקרות שמשרד הבריאות עושה, גם בקופות וגם בבתי החולים. יכול להיות שבצורה מאוד רגישה, צריך לשקול גם איך מכניסים שאלות כאלה, גם בסקר שביעות רצון מטופלים.

יש גם סקרים של שביעות רצון לא רק של מטופלים, יש גם של מטפלים בתוך המערכת?

יש גם סקרים של העסקנים.

אני חושבת שכמו שאנחנו עשינו, אנחנו עשינו סקר והשתתפו פה מעל אלף מאתיים רופאים ורופאות בכל הדרגים. אני חושבת שצריך לחזור על ספקטרום כזה לפחות כל שנתיים, לדאוג שיהיה מדגם יותר גדול, על מנת גם לראות מגמה.

גם חשוב לנו בעצם לשמוע אינפוט מהמטופלים, כי ברור שאנחנו רואים רק את קצה הקרחון היום, וזה ברור שמטופלים חווים חוויות קשות ולא מתלוננים. צריך לחשוב כיצד מנסחים שאלות מתאימות גם בסקר שביעות רצון מטופלים. תודה רבה. אנחנו ניעזר בך, ד"ר אורנה.

הנושא הזה חשוב. נמצאת איתנו גם ד"ר דפנה שוחט, שהיא ממובילי ה-Med too, היא העלתה את זה לסדר היום.

תודה רבה על היותך בדיון הקודם שלנו וגם על היותך בדיון הזה. בבקשה,

גם מתוך מה שמגיע אלייך וגם מתוך מה שאת מכירה, תאירי קצת את עינינו מה את חושבת שיכול להוות איזה שהוא נדבך, פתרון מרכזי בתוך המערכת היום. אוקי. אז עברה יותר משנה וחצי כבר מאז שהממונה על הטרדות מיניות בבית החולים סורוקה, קבעה שדוקטור אריה שלו ביצע הטרדה מינית,

תוך ניצול יחסי מרות. שנה וחצי עברה, ודוקטור אריה שלו הוא עדיין קרדיולוג בכיר בסורוקה. על פי החוק זו עבירה משמעת חמורה ומאפשרת השעיה, אבל מי שיושב בוועדות המשמעת אני מדברת על ועדת משמעת של קופת חולים כללית,

הוא נציג אחד של ההסתדרות הרפואית, שהתפקיד שלהם הוא להגן על הנילון ושני נציגים של ההנהלה. זה לא הדבר היחיד שלא השתנה במאום בזמן הזה, וכמה דברים יכולים להשתנות כבר מחר אם לא צריך חקיקה בשבילם ולא צריך עוד שנה וחצי. דיברו כאן הרבה על פרקי הזמן שלוקח לוועדות המשמעת וגם לנציבות המדינה, לברר תלונות על הטרדה מינית, זה בסדר גודל של שנה ויותר. לא צריך שהכנסת תחוקק חוק חדש, על מנת לתקן את זה, בסך הכל צריך למלא אחר החוק שקיים היום במדינת ישראל על עבירות מין על ידי המעביד בזמן סביר.

אנחנו דורשות שבמידית ובלי השתהות נוספת, ייקבע פרק הזמן הזה בצורה מדויקת. אין שום סיבה שפרק הזמן הזה יעלה על שלושה חודשים, זו לא חקירת רצח מורכבת. מה עוד לא השתנה וזה כן יכול להשתנות כבר עכשיו, אין מדרג עונשים קבוע לעבירות מין בבתי דין משמעתיים, לא כזה שמתייחס לעבירות מין בחומרה הראויה. מאוד נשמח לשמוע את הנתונים שנציבות המדינה אמרו עכשיו שיש להם, על איזה עונשים ניתנו לרופאים על פגיעה ברופאות. פרופסור אש אמר לנו שדרושה מדתיות בכנס שלי פעם, נכון אנחנו מסכימות. אין לנו דרישה מופרכת שכל רופא שאמר אמירה משפילה והטריד מילולית ייענש בלאבד את הקריירה שלו,

אנחנו רק רוצות שהוא ייענש נקודה, מה שלא קורה היום.

רופאים שעברו עבירות מין חמורות, צריכים להיענש לחומרה וזה כולל גם ניצול יחסי מרות, כפי שקבע החוק והיום זה לא קורה. מה עוד לא השתנה, בזמן שהחקירות האין סופיות שלא יובילו בסוף לכלום, מתבצעות בשקט וללא אפשרות למתלוננות לדעת דבר על איפה זה עומד, אין שום מדיניות של הגנה עליה ועל הקריירה שלה. החוק קובע שצריכה להתבצע הפרדה בין המתלוננת לנילון ככל שמתאפשר, בזמן שהחקירה הזו מתנהלת ובדרך שלא תפגע בה וגם זה לא קורה, גם זה יכול לקרות כבר עכשיו. אף בר דעת לא ישעה מהעבודה שלו מנהל מחלקה חשוב והכרחי למוסד למשך שנה וחצי של חקירת נציבות ואפשר למתמחה להמשיך לעבוד, כאשר היא לא חשובה למוסד הזה. אנחנו דורשות ממשרד הבריאות מהמעבידים והר"י שהם יתחילו כבר עכשיו להגן על המתלוננות ועל התקנים שלהן. מה שהמערכת עושה למתלוננות היא במקרים רבים התעמרות, והיא חמורה יותר מהפגיעה המינית. התפקיד שלכם הוא לדאוג בדחיפות שאף אחת לא תאבד תקן, בגלל שהיא התלוננה. אנחנו דורשות שתהיה התייחסות ראויה לעבירה של ניצול יחסי מרות. אנחנו כל הזמן שומעים,

ממנהלי בתי החולים, מההסתדרות הרפואית את המנטרה הזו שזה מורכב, שמענו את זה תמי קרני רק לפני כמה ימים.

זה מורכב והחוק מכיר גם בזה וגם לזה יש פתרונות, כמו דיווח דיסקרטי לכוח אדם על כל מערכת יחסים במסגרת מרות, על מנת שיחסי מין לא ישמשו כאמצעי סחיטה לביצוע ניתוחים, יציאה למבחנים וקבלת תקנים.

אנחנו מבקשות שתכירו בכך שהטרדה מינית היא עבירת משמעת שהיא לא כמו שאר העבירות, היא לא עבירת משמעת של מעסיק מול עובד. ככה זה לפי החוק, אבל זה לא בפועל,

כי יש כאן צד נוסף, הצד של הקולגה הנפגעת, שגם היא לפעמים חברה בהר"י. את זה אתם זוכרים הר"י? שגם אנחנו רופאות? גם עלינו אתם אמורים להגן. כי, מי אמור להגן עלינו? אפילו נציבות קבילות הציבור מסרבת לקבל תלונות מרופאות, רק ממטופלות. עדיין, גם זה משהו שלא השתנה בשנה וחצי האחרונות. בגלל כל זאת, צריך להכיר בבעייתיות המובנית ובקונפליקט האינטרסים שמציבים ארגונים בעלי כוח עצום נגד מתלוננת אחת, שגם ככה היא בשלב הכי פגיע בחייה. שום דבר לא ישתנה עד שרופאים בכירים יפסיקו להיות המחליטים הבלעדיים בסוגיות האלה בלי שום פיקוח. לסיום, בבקשה, בבקשה, תפסיקו להעביר אחריות למשטרה, האחריות למניעת הטרדות מיניות היא בידיים שלכם.

משרד הבריאות, המעסיקים וההסתדרות ממליצים להגיש תלונה במשטרה רק על מנת לגרום לתלונה להתפוגג, ויחד עם התלונה גם להעלים את הרופאה ואת הקריירה שלה.

יש הרבה אתגרים, אבל יש גם פתרונות ידועים שיכולים לקרות כבר מחר. אין שום סיבה שניפגש כאן שוב פעם בעוד שנה וחצי והם עדיין לא ייושמו.

תודה רבה, דפנה, גם מתוך המקום האישי וגם עבור כל מה שאת עושה בתוך המערכת הזו.

ר., שנמצאת איתנו בזום.

מה שאורנה ומה שדפנה אומרות, שבאמת גם ברמת התחושה וגם ברמת ה-לעשות משהו במיידי, לא צריך לחכות ולהמתין כל כך הרבה

בזום, בבקשה.

אני פה על מנת לספר את הסיפור שלי, לא לשתף אתכם כמה אני חכמה ואילו רעיונות יש לי והסיפור שלי הוא סיפור מאז שהייתי הרבה יותר צעיר, פחות חכמה ופחות מנוסה, הייתי סטודנטית

את שם ואת מרגישה, העיניים בתקרה, או במקרה שלי העיניים עצומות,

גדול. בדיעבד, מה שהוא עשה אז הוא ביצע בי את זממו עד אשר הגיע לפורקנו, אני פשוט הייתי בשוק, אני לא

אני מקווה שבאמת תהיה פה איזו שהיא קריאה

מי שאמר חינוך הוא צודק, ואני חושבת שצריך

שכל אחד אחראי,

שם זה היה בארגון הרופאים, פה זה בתי החולים של המדינה,

עצמאיים וכדומה. אני אשמח לשמוע את ר.מ. שנמצאת איתנו

הן גם ידברו, הן לא יחכו עד לסיום ההתמחות שלהן כדי באמת לדבר

דבר אחרון, מנקודת מבטי, הייתי מאוד רוצה להוסיף לדיון הזה, אני חושבת שאמרו את זה,

בכיר יבין שיש

רק אם תהיה הגנה על רופאות,

על איזו שהיא ענישה לאותם גברים שפגעו. דבר שני שצריך להיות, זה שכמו במערכת החינוך, כאשר עולה החשד שמישהו מותקף מינית, מתקיף מינית, למשל, תלמידים

תודה,

אני שמחה ממש שאת פותחת את זה, כי זה גורם לעוד ועוד אנשים לפתוח את הפה. מי שמדבר פה אלו רופאות, אבל אני רוצה להגיד שבמערכת יש גם פיזיותרפיסטיות ואחיות, שירות לאומי שאין להן לאן לגשת ולמי לפנות וגם

לא יכול להיות דבר כזה, המילה אפס סובלנות שלא תהיה אחת,

נעמה, אני חייבת להגיד שכולם אמרו את זה היום

תודה רבה.

מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, מי שהשיאה משואה על המקום האישי הזה, על הסיפור האישי ונתנה באמת הרבה כוח לאנשים לעמוד בפנים גלויות,

מה שמנהל מחלקה מרשה לעצמו מול הסטז'רית והמתמחה זה כאין וכאפס לעומת מה שהוא מרשה לעצמו מול ילדה דתייה בת תשעה עשרה. התלונות הן חריפות ביותר.

את מכירה הרבה תלונות של בנות שירות לאומי?

אני אומרת פה תקצר היריעה.

או כל אנשי צוות בכירים. לכן, הקציבה של תהליכי הבירור היא משמעותית, כי אחרת זה לא יתאפשר. אני אגיד גם שמי שנמצא בתוך ההליכים האלה של הבירור היום אין עליו שום בקרה ושום

הייתה קטינה באותו זמן, הוא ריצה את עונשו בכלא גם נקב עונשו והוא שוחרר על התנהגות טובה,

שוב אין לנו בקרה או פיקוח במידה וההתליה תסתיים, ויש פה כל מיני סיפורים האם תהיה פה שללילה, התלייה או אחת מהן.

הרופא התעופף לו, הוא עובד היום בקופה אחרת, אגב זה לא מאפיין רק קופה אחת,

לא מה שאני אומרת, אלא כל הקופות הן נטולות ידע היום לפעול כנגד האנשים האלה. הרבה פעמים הן לא יודעות שהיה הליך

את יודעת שאצלי אין את הדברים האלה ופגיעה מינית זה פוייה, זה לא מה שאני רוצה לשמוע.

כאשר אני

נכיר.

אומרת, נציבות הקבילות במשרד הבריאות יש למי לפנות במקרה של פגיעה מינית במטופלים וגם זה לא מספיק.

משרד הבריאות בכלל לא הכיר בעובדה שהוא צריך למנות אדם שיטפל בצוות

זה אומר לנו משהו על סדרי עדיפויות שבהן כל מחלה הכי אזוטרית זוכה לדרישה שיילמדו אותה בבחינה, והאלימות שהיא משהו, שסליחה, קיים גם בחברה

אז אני רוצה טיפה להדגיש קצת את הפיילוט הזה ומה נעשה שם.

מתוך ההבנה של החשיבות לזה מערכת, כמו מערכת הבריאות, שאמונה על בריאות הציבור ולתת להם

אני רוצה לומר שחלק מהדברים שעלו כאן, הם לא במסגרת הכלים והיכולות של המשרד וחשוב לזכור את זה. יש פה למשל אמירות כמו על הדלתות המסתובבות, אנחנו הראשונים שלא נרצה שיעבור רופא ממקום למקום כאשר הוא סרח.

בדברים שאנחנו נדרשים אליהם כדי לקדם אל מול המשרדים השונים ומזמינים את הנציגויות השונות, אז בשמחה.

יש פה באמת נשים ואנשים סופר מביני עניין. אני לגמרי אומרת מכל מלמדיי השכלתי, אני לא יודעת הכל ולא מכירה הכל פה. אני הגשר והשולחן העגול, אז כל דבר כזה

זה נוסף על תפקיד ובתוך התפקיד הזה, נוסף על תפקיד, יש עוד מגוון רחב של דברים שצריך לעשות על מנת

מאוד מאוד חשוב לי להגיד כמי שזה התפקיד שלה במשרד הבריאות,

בטח במערכת מורכבת כמו שראיתם היום. תודה רבה.

אלה שישבו כאן בהתחלה, רובם הם הכתובת גם לעניין

שאני לא מבינה איך יושב פה מנכ"ל משרד הבריאות,

איך אתם יושבים פה ורואים את הפחד הזה המשתק של רופאות בכירות? וכמו שנאמר פה, עוד לא דיברנו על

מדובר פה בטרנספורמציה שתצליח רק אם יהיה מנהיג ברור בכל מוסד ומוסד רפואי שייקח את המושכות לידיו. אני רוצה להציע פה עוד כמה צעדים קריטיים שיכולים לשנות את התרבות המחפיצה ולקדם תיקום במערכת,

מאוד מקווה שיהיה מי שישמע ואולי ישקול לאמץ

ד"ר כרמית קלר-חלמיש, יועמ"שית של מרכזי הסיוע.

אני רוצה להגיד על השירות הלאומי, שאנחנו מכירות מהשטח שאכן יש מורכבות עם בנות השירות הלאומי, אבל אנחנו עשות כבר כמה שנים מהלך עומק מאוד יסודי עם השירות הלאומי, אז

לגבי מטופלות, כולנו נזקקות לטיפול רפואי, זה לא עניין של בחירה, והרעיון שכשאנחנו נמצאות במקום חלש, יש ניצול של זה על מנת לפגוע

הניצול הזה הוא בלתי נתפס, הוא מחייב

הממונות בבתי החולים,

מודעות לפער שקיים וליכולת המוגבלת שלהן. כמו ששמענו מהן, הרבה פעמים הן מקוות שלא יגיעו אליהן

הרבה פעמים אנחנו עושים את השולחנות האלו במיוחד. לא, אנחנו בקשר עם לירון. מצוין. בבקשה, אלי שליין.

אני אעמוד על הרגליים האחוריות, ואם אני אצטרך לפתוח בשביתת רעב פה, אני אעשה את זה.

זה לא יכול להיות שהסיפורים שלנו, אנחנו אומנם לא באים למשרד הבריאות, אבל יש לי גם עוד משהו, לא יכול להיות שכל הטיפול של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית היום הוא

ואז בעצם משרד הבריאות אומר טוב, זה לא אחריות שלי, זה לא אחריות שלי, ובסופו של דבר יושב פה בן אדם והרבה אנשים כמוני שאין להם את האומץ.

הבעיה היא בעיה שצריך לטפל בה, רשמתי פה הרבה דברים שנקדם ונעשה.

פה ואני מקווה שנצליח במשימה שלנו, באמת למגר את התופעה

ביחד עם משרד הבריאות,

ריכוז מידע, דיברנו על הבנק מידע הזה שהוא מאוד מאוד חשוב לרישום בתוך המערכת הזו, וצריך לחשוב כיצד עושים אותו בצורה